שלום לכולם, שבוע טוב, בשורות טובות,

פרק ג' (ייעול הליכי רישוי סביבתי) סעיפים 4,

החלק הראשון שלו כדי להעביר אותו בלו"ז הסדרים ולהעביר אותו לשנייה,

ככל הניתן. ככל הניתן. והשאר בהמשך. אנחנו סומכים על יושב-ראש הוועדה שיעשה ככל הניתן שזה יעבור. לא רצינו לייצר מציאות כזו שהחוק עבר בקריאה ראשונה ואנחנו לא

גם היתר פליטה,

וכל אלה יחוברו יחד לרישיון משולב אחד בראיה של הסביבה שהיא תתכלל אותו. זה לא רק יביא להשקעות

התחום של הכנסת, אני רואה שהוא היחיד שנמצא פה מבין חברי הכנסת,

אני יודעת שהיא מאוד מעניינת, אבל אני סומכת עליך, יוראי, שאתה לתוך השדולה שלכם תדעו להביא את הרשות המחוקקת ביתר שאת ולשתף איתנו פעולה וביחד עם הוועדה להגיע להישגים מאוד גבוהים, אז תודה לכל מי

יש לנו באמת שיחה עם שר האוצר בנושא הזה. אז אני רק אגיד עכשיו ששניכם הקדמתם את זה כי זה אחד הדברים

מה שנקרא. בבקשה, מי

וזה אני אומר לכם בתור אחד שלא מומחה גדול לאוויר נכון. דירקטיבות זה עקרונות שלפיהם המדינות החברות באירופה מתאימות את

אני אתקדם עם השנים. המשרד התקדם והפיץ תזכיר. בשלב מסוים תזכיר החוק לא קודם ולקראת 2018-2020 המשרד נכנס לדיונים עם האוצר לגבי הרישוי המשולב, כאשר האוצר כמובן מצידו שם על השולחן ביתר שאת את הנושא של טיוב הרגולציה והפחתת הביורוקרטיה, והגענו לאיזשהו מתווה שלכל

לא יודע מה. אחר כך יהיה תהליך של הטמעה והכול. איפה אתם אוחזים? יצאה כבר GO או לא? האם יודעים על מה הולכים? האם יש תוכנית מחשובית, אפיון, מכרז?

צריך לציין שיש עוד כ-3,000 מפעלים שהם נדרשים גם לשני היתרים והכוונה היא בעצם שהם יוסדרו באסדרה רוחבית באמצעות תקנות. עדיין יידרשו גם ברישיון עסק אבל יהיה להם רישיון סביבתי אחד לעסקים שהם קטנים יותר,

ואין צורך ברמת ההעמקה שאנחנו בעצם מדברים

פה יש לכם את ההסבר על מה שאת דיברת, על היתר פליטה של שבע שנים.

בהמשך. אוקיי. קודם כל תודה רבה על הקיצור. אני חושב שזה בסדר בשביל ההתחלה. ד"ר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, בבקשה. תודה, כבוד היושב-ראש. ראשית, אני

להביא כמה שיותר תעשיה ולחזק את הכלכלה ולחזק את הפריפריה פה,

אנחנו מתחרים במדינות בעולם, ואם מסתכלים על אירופה, מזנבות בנו היום מדינות כמו

נקווה שלא נידרש לפער הזה. עם זאת אני חייב לומר שזה חוק אוויר נקי שהוא חוק חשוב. ברישוי משולב יש עוד לא מעט דברים אחרים, ואני יודע שאדוני גם אמר שאחרי התקציב יטפלו גם בו בעדיפות, כי מטרתנו בסוף לבוא וליישר - - - על רישוי עסקים אתה מדבר? אני מדבר בכלל על הרישוי המשולב במקומות שהוא לא קשור רק לחוק אוויר

אבל זה גם יכול להיות רישוי אחד מוסדר. שתי מילים על מה האסדרה הימית, איפה זה אוחז? זה היה חלק ויצא?

וחקיקה במשרד להגנת הסביבה. מדובר בהיתר נוסף שלא נכלל כרגע באיחוד של שלושת ההיתרים העיקריים שעליהם דיברנו. הוא אותו

יכול להיות ששם גם זה ישונה, אבל בסדר. התובנה הובררה ואנחנו נגיע אליה במהלך הדיונים,

הילה אקרמן, המרכז לשלטון אזורי. שלום. קודם כל אנחנו חושבים שהחקיקה, הרעיון הכללי של איחוד היתרים וצמצום רגולציה הוא נכון, אבל יש לנו כמה הערות חשובות כאן.

אני הולך

חמש ואני צריך את כל הדברים האלה, אבל מה, אני לא מריץ אותך ואני לא משגע אותך ואתה לא צריך לסגור ב-1,000 מקומות,

אני מבקש לנצל את הימים הקרובים כדי שלישיבה הבאה לפחות הם יבינו איפה הם עומדים,

אם השתנה נוסח אז כדאי, כי בסוף הם שותפים.

כתוצאה מהפעילות שלנו אנחנו יודעים שבמסגרת הליך הבקשה

זה יכול להיות מידע שמגיע מהמפעל, יכול להיות מידע שמגיע מהממונה. זה בטח בתהליך הבקשה ועד קבלת ההיתר, אבל יש גם את השלב של אחר כך. גם במהלך ההיתר מתקבל

יש נושא נוסף שעלה וזה הנושא של הקצאת המשאבים. כפי ששמעת,

גם לאיגודי הערים וגם לשלטון המקומי. אני לא רוצה להפוך להיות רוטיני בדברים הללו.

כל אחד יודע שעוד לפני שהשלטון המקומי מעיר את הדברים האלה,

ואני אומר את זה ראשון כי אני בא מרשות

שזה לא יהיה הוויכוח פה.

נחכה בסבלנות לתוצאות הסקר. ד"ר אריק סמל, המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה. כבוד יו"ר הוועדה, תודה רבה על רשות הדיבור. אני אהיה מאוד קצר כי הרבה דברים כבר

הוא גם לא יכול לערער על היתר הפליטה.

עליה. אנחנו סבורים שצריך לשמור על מעמדו של הציבור בחוק אוויר נקי כפי שהוא כיום, ולא לפגוע במעמדו. למעשה אנחנו לא מכירים שום תקדים להליך מנהלי שבו זכות הטיעון של

זה מהמקורות, זה נכון, אבל צריך גם פה לעשות איזונים. להגביל את מספר התיקונים הבלתי משפטיים או להגביל כמותית או להגיד נניח,

זה לחזור ולחזור. אוקיי, אנחנו נדבר על הדברים. תודה רבה. הדברים

זה לא משרת אמון. זה לא עוזר או מנהלת לשכה או משהו כזה,

אוקיי, בבקשה להשלים דבר אחרון.

אני מאוד קיצרתי, אבל באותו מסמך שתיארתי לך, למשל באותו מסמך מוזכר הנושא שסיכוני סייבר למשל זה משהו

בחיפה, בחדרה, באשקלון, באשדוד. זה הערים שהולכות להיפגע מהחקיקה הזאת כי למזהמים של האדם יתנו תוקף של יאללה, יש להם היתר. אני אשמח שהדיון יהיה יותר נרחב

אם הייתה איזושהי הגדרה בחוק שהמפעלים יידרשו לבחור BAT גם אם הוא לא מיטבי, אבל להציג לציבור וליחידות ולמשרד מה הפער בין זה לבין ה-BAT המיטבי ומדוע הוא לא

מאוד מקובל ואפילו נדרש הרבה פעמים שבעל המפעל, לפני שהוא פונה בעתירה לבית משפט יבוא אלינו לפני, יפנה לרשות המנהלית ובעצם יטען את כל הטענות שלו במסגרת מיצוי הליכים. בנינו מנגנון מאוד עדין של איזונים מאוד מורכבים שאומרים על איזה עילות הוא יכול בכלל להגיש השגה, איזה סוג של טענות הוא יכול לטעון. ברור שהמנגנון של השגה כפולה לא בא ואומר שבגלל שיש לך השגה כפולה אתה יכול לשכנע יותר. נותנים לך את ההזדמנות. החלק השני של ההשגה הכפולה שתומר מתייחס אליו הוא המרכיב של תשתית לאומית שמבין הקבוצה של העילות שיכולים, תשתית לאומית יכולה במצבים מאוד ספציפיים של פגיעה לטעון טענות. בסדר, זה אנחנו נדון. זה אחד מהמוקשים הקטנים או הגדולים או איך שתקראו לזה.

הדבר השני. הדבר השני, שינוי הפעלה משמעותי. אנחנו בעצם מדברים על הבחנה שלא קיימת היום בחוק אוויר נקי, כן קיימת במדינות אירופה שמיישמות את הדירקטיבה, בין שינוי הפעלה משמעותי שבעצם דורש מיני הליך רישוי שהוא נוסף. לא מדובר באיזשהו שינוי שנובע מזה שהרגולציה השתנתה או שרוצים לעשות איזה משהו לשפר, אלא שהמפעיל בעצמו רוצה לעשות שינוי במפעל. השינוי הזה יכול להיות כל מיני דברים. יכולים להיות דברים באמת לחלוטין מינוריים, זניחים, מזיזים אזור אחסון ממקום למקום. זה יכול להיות שינוי שאין לו השפעה בכלל מחוץ לגדר המפעל וזה יכול להיות שינוי שהוא שינוי מאוד משמעותי. זה תלוי מאוד בנסיבות הספציפיות. אחד הדברים שאנחנו חשבנו שכן נכון לעשות מכיוון שהתהליך של השינויים הוא כן תהליך כבד, הוא כבד ביורוקרטית והוא גם הרבה פעמים יכול להתבצע על דברים שהם באמת לא חשובים, להיצמד בהגדרה של שינוי הפעלה משמעותי למה שקיים בדירקטיבה, כלומר שינוי שיש לו פוטנציאל של השפעה משמעותית לרעה על ההיבטים הסביבתיים השונים, ובמצב כזה באמת נדרש הליך נוסף של אישור שהוא יכול להיות הליך שהוא כמעט כמו לתת היתר מחדש בשינויים מסוימים, לבין מצב שהשינוי, אין לו פוטנציאל של השפעה סביבתית בכלל או לא השפעה סביבתית משמעותית ואז ההליך הזה, הליך שניסינו לגדר אותו בצורה מאוד ברורה, שהוא צריך למסור הודעה מראש 45 יום. אם הוא לא מקבל ריג'קטים במהלך התקופה הזאת,

זאת אומרת יותר בדגש על היידוע ואז בעצם גם לפקח, שאחרי שקרה השינוי הזה - - - בשינוי לא משמעותי. במשמעותי צריכים אישור מראש. וכמובן שאם אנחנו מגלים במהלך ה-45 יום שהשינוי הזה שהוא רוצה לבצע, אנחנו חושבים שכן יש לו פוטנציאל בעייתי, אנחנו יכולים להגיד לו, חכה, אל תעשה את זה. אוקיי, אנחנו כמובן נטייב את כל הדברים הללו. רק שאלת הבהרה. האם יש מגבלה לגבי מספר הפעמים בהם ניתן להשתמש בהליך זה במהלך תוקף של רישיון? לא ניתן לקבוע כמות כי את לא יכולה להשוות מפעל שיש לו הרבה מתקנים, הרבה חומרים. את לא יכולה להגביל אותו בכמות במפעל קטן,

אני רוצה לא להפחיד את בעלי המפעלים לבוא ולהגיד, אני הולך לשנות, אני הולך לעשות. הפוך, יש פה תהליכי עבודה, תהליכי אמון עם פיקוח ועם ענישה, שבא הכול ביחד בצורה הנכונה. ככה זה אמור לעבוד בדרך כלל.

שינויים גם בהחלט יכולים להיות שינויים לטובה, כלומר בעל מפעל יכול לעשות צעדים להתייעלות. מפעל יכול לעשות צעדים לשיפור. אוקיי, אני אעשה סיכום. קודם כל תודה על הדברים שנאמרו פה. אני מבקש לנצל את התקופה הזאת באמת לתיאומים נוספים, להגעה להסכמות ונוסחים לא מדוקדקים אבל מוסכמים, ואם יש חילוקי דעות באמת תציינו איפה חילוקי הדעות שהוועדה תוכל לקבל הכרעה. אני מאוד מבקש מהאוצר עם המשרד ביחד. אני אהיה האיש הרע, אוקיי? אני רוצה להגיע למצב שאתם באים עם תוכנית עבודה שהתחילה כבר לעבוד, לפחות בחלקים מסוימים התחילו לקדם את הנושאים, בוודאי בנושא המחשוב צריך להיות התקדמות, וגם בנושא התקנים. יכול להיות שאפשר למצוא איזושהי דרך בתקנים, מה יקרה אם חלילה ייפול טיל. אני רוצה שתסתכלו על זה שהוועדה הולכת לאשר את החקיקה בצורה כזו, בצורה אחרת, עם שינויים כאלה, שינויים אחרים, לכן ככל שהיום המשאבים יועמדו לרשותכם ותתחילו מה שנקרא גם בגיוס הנכון, גם בשינויים הנכונים, גם איפה החדרים יהיו, איפה תשב היחידה והאם יש מספיק כיסאות והאם יש מספיק כוסות תה לפקידים. אני מבקש שתלחצו על זה עם האוצר.

מאחר ואני יודע שהנושא הזה חשוב לך גם ברמה הכלכלית אבל גם ברמה הערכית, וזאת שיחה שהייתה לנו עם מה התחלת את עבודתך באוצר, אז אני מבקש באמת להתקדם כאן בעניין הזה ואם צריך עזרה למעלה כדי שהדברים יקודמו, תתחילו לשלם מראש, כי אם אתם תמשיכו מה שנקרא לחכות, אז אולי עוד יתעורר בי ספק אם כדאי בכלל לאשר את החוק הזה. תודה רבה, הישיבה נעולה.